היום יום שני, 30 בנובמבר 2020, י"ד בכסלו התשפ"א.

על סדר-היום: הצעת צו שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש - הוראת

התשפ"א-2020. אני מבקש להזכיר לכל הנוכחים, לאלו

אני חושב ש-90 יום כבר לא נכונים למצב הנוכחי. מצד אחד, צריך לצמצם את זה ל-30 יום, ומצד שני, גם מזמין טיסה בתקופה הזו לוקח בחשבון שזו תקופה מאוד